לא, אני לא מתבייש.

כל הכבוד, אנחנו חיים פה בזכות ולא בחסד. פנייה 23-017 משרד הרווחה. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשימוש בשנת התקציב 2022 בסך של 33,940 אלפי